שלום לכולם,

ט"ו בכסלו תשפ"א. הנושא: הצעת צו משק החשמל (דחיית מועד מתן רישיון לניהול המערכת) (תיקון), התשפ"א-2020. תגיד לי מה עשית לפני שבאתי לוועדת כלכלה? הכול נתקע אצלי? זה מה שאני מרגיש אתכם פה עם משרד האנרגיה. מאז שבאתי אני עובד רק על משרד

היא נמכרה, העברת המפתח תהיה השבוע. שתי התחנות האלה - - - היא נקראת גם רמת בקע,

זה באזור רמת בקע. התחנה נקראת רמת

יכול להיות שתעשו איזה הסכם מעבר איך זה עובד, אבל זה שהיא צריכה לקום במלואה? היא צריכה לקום במלואה. - - - אחר כך חודש, חודשיים של איזה הרצה משותפת. שתהיה על הפרקטיקה ההרצה המשותפת. דמי רצינות מה שנקרא.

כפי שאמרתי קודם,

אותן או לצפות אותן אנחנו כאן בשבילכם.

ברור לגמרי.

התפרצת, אבל בבקשה אדוני.